בוקר טוב. היום י"ב באדר תשפ"ג, השעה 09:30. הנושא של היום: ציון במשפט תיפדה מחזירים את הצדק למערכת המשפט, הצעה מטעם הוועדה, הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 4)

אנחנו היום בדיון לקראת

חווארה, ושותק, אבל בתל אביב יש לו מה לומר. השר לביטחון לאומי, יש לו גם אחריות אני לא יודע אם הציבור זוכר על הפשיעה. הפשיעה בחברה

מה עוד שגם המסמך שקיבלנו מדבר בעד עצמו ואני גם מזכירה שמי שעורך והביא את המידע הזה הוא יועץ משפטי, שהוא גם דוקטור למשפטים, אז קצת צנעה וכבוד לאנשים שעורכים את זה במיטב ידיעותיהם ורמתם, כדי באמת לאפשר ולהבין

זה מתחיל בזה שהחלשתם את המשטרה בצורה חסרת תקדים ובשביל זה הגענו למצב שהגענו, אחרי זה הפרקליטות, אחרי זה בית המשפט, ועכשיו אתם מחוקקים

אפשר למחות, אפשר להתנגד בכל הכלים הפרלמנטריים שצריך לצאת החוצה למחאות, כל הדברים הללו בסדר גמור. יש קו כרגע שיש אנשים שקרובים מאוד לחצות אותו,

זה מרשים מאוד, גלעד. רבע מהסיעה.

אנחנו מעריכים אותך מאוד, גלעד. כל הגברים של השמאל

חברת הכנסת מירב כהן. תודה רבה.

חשוב לי לנצל את הבמה הזו כדי לחזק את המפגינים, שעבר עליהם שבוע מאוד קשה עם הרבה מאוד אלימות מיותרת בהפגנות. חשוב לי לחזק את האנשים האלה שהם באמת ציונים גדולים, באים עם הילדים שלהם, משפחות שלמות, נעדרים

אז הוא משנה את עורו כשהוא נכנס לממשלה,

נקודה נוספת - - משפט אחרון, מירב.

סיירת צנחנים, אגוז - - - אף אחד - - - גלעד, מה קורה? אני לא מבין, מה, אתה חדש בוועדה?

שאלתי מה קורה, יש אצלכם סרבנות? מישהו מדבר שבגלל הרפורמה הוא לא

- - כשהוא אמר שאתם חבורת נוכלים.

40 שניות עד שהם מתפרצים, בוודאי. ואני הייתי בטוח שתקדישו את הזמן לגנות את האמירות האלה, אבל לא, בחרתם לעשות אחרת, וזה כמובן זכותכם

כנראה שצריך אולי אפיון. עוד מעט פורים אבל אולי לקראת פסח ניקח מישהו שייתן בהם סימנים - - אוי,

- - מיהם אותם אנשים - - אוי, אוי, אוי. - - אחרים שמותר להם לדבר - - - - - - - ומיהם אנשים רגילים שלהם אסור לדבר.

זו שאלה פרשנית שתתברר בפסיקה.

אבל כשאתה מצרף לשאלה הפרשנית הזאת את העובדה שהממשלה תהיה אחראית במידה מאוד משמעותית על הוועדה למינוי שופטים והיא רוצה שופטים שמרנים, האם זה פלוס זה,

אדוני היועץ המשפטי, תמשיך בבקשה. אני לא יודעת איך לספר לך, פה לא משחקים משחקים. רק נראה לי שאת קצת כן.

כן.

אשר לפי הנוסח שנמצא בפני הוועדה, בעצם לא ניתן להחיל מכוחן ביקורת שיפוטית, ההוראות שאינן משוריינות. דובר פה בוועדה שההוראות המשוריינות זה קודם כול אלה שמשוריינות בשריון

אין כלכלן במדינת ישראל שלא אומר: תקשיבו,

אני יודעת איזה מאמץ כביר עשינו כדי להגדיל את הייצוא,

אני רואה מה אתם הולכים לעשות, והמדינה שצברה יכולות וכישורים פנטסטיים, הולכת לאבד מהנכסים הכי משמעותיים

אנחנו לא רוצים להידמות להן.

אם באמת תיקון המשפט נר לרגליך,

אל תהרוס. העובדה שחופש הביטוי לא מעוגן, העובדה שהזכות להפגין לא מעוגנת, למה אתה אומר שאנשים סתם חוששים?

מי אמר ששר הטיקטוק לא יעצור את היכולת להפגין?

אתה לא יודע לתת אותה. אז

למי שרוצה להכשיר גם את התוכנית הגזענית של סמוטריץ',

לכו תקראו אותה. לעשות שני סוגי אוכלוסיות זאת תוכנית,

לא ניתן. ולכן, אין סודות, רק שקרים. על זה הוא כבר

אבל בוודאי ובוודאי שגם שם, גם לשיטה הזאת יש הגנה שבאה ואומרת: יש דברים מסוימים שבהם אתה לא יכול לחוקק.

אם בית המשפט נתן שבועיים לצדדים להגיש טענות,

יהיה בזה יכול להיות עיוות דין? מה

חקיקה של בית משפט ויגיד: עכשיו נתתם שבועיים

תעשו את זה שלושה שבועות, לא נתתם מספיק, אני מבטל פסק דין כי ההליך שלו לא היה תקין. בדבר כזה אני אגיד להם: חבר'ה, לא מקובל. לא מקובל, זה הסגת

לא אמרתי את זה.

האם נכון משהו שלא אמרתי?

האם אתה באמת חושב שבמקום שבו יצא חוק מהכנסת,

האם זה מקום שבו אפשר להותיר את החוק על כנו בלי ביקורת שיפוטית?

5 מיליארד שקלים נמשכו מקרנות הנאמנות; הרבה מאוד חברות הייטק עכשיו, ממש עכשיו בימים אלה, עוצרות את ההשקעות שלהן במדינת ישראל, השקל מאבד מהערך שלו, האינפלציה גואה, הריבית עולה; אף גורם כלכלי שמכבד את השם שלו לא מוכן להגן

את החירויות האזרחיות,

את הזכות להליך הוגן ואת שלטון החוק. לכן אני מתנגד להן.

מה זה אמר את זה? אלן דרשוביץ, תודה.

אבל אני ברשותכם - - - הוא מקריא רק את החלק שהוא רוצה. לא, אני אמרתי במפורש שהוא התנגד. הוא אמר שהוא מתנגד בחריפות. - - - תלמד לצטט.

אדוני היושב-ראש, אני צריכה

הגן מוקם לזכר נערים שהתנדבו לזחול על קוצים, ללכת למסעות מפרכים, להתאמן בירי ביום ובלילה ולהביא את

פעם הצטיינו באת,

טוריה וקלשון,

אבל העיקר, עלינו לחזור ולהתאמן ביושרה ולשמור עליה מכל משמר, ולא לנוטשה במסעות החיים, גם כשהם מפרכים, כי

כן, אבל פה יש חוקים שלמים שהם חופפים.

לא קרה כלום מה-13 בפברואר עד ה-5 במרץ. זה גם מה שקורה פה. הנוסח שאל מול פנינו, בנוסח הזה, ב-26 או ב-27.

כתוב עליו - - - 26, 27. אז אני לא יודע על מה את

היינו יכולים להתייחס אחרת לכל פרט ופרט כי בסופו של דבר אנחנו צריכים למצוא איזשהו איזון בין שינוי אחד לשינוי השני, ומכיוון שהשאיפה שלנו בסופו של דבר להגיע להסכמות כי אנחנו מדברים על כללי המשחק, כללי השיטה, ובינתיים אי אפשר לעשות את זה כי אנחנו דנים בכל סעיף וסעיף או בכל נושא ונושא, לכן אני רואה שכולנו מתבצרים בעמדות ולא מוכנים להגיע לאיזושהי פשרה שתהווה בסיס אולי חדש לכללי המשחק וכללי השיטה. אבל עקרונית, בסך הכול אנחנו מתייחסים לשינויים האלה כשינויים שיפגעו גם במעמד וגם בזכויות של כל קבוצת מיעוט, לא חשוב עכשיו איך אנחנו מגדירים את זה אם זה מיעוט לאומי כמו המיעוט הערבי או מיעוט עדתי או דתי או מגזרי בהחלט, ככל שאתה נמצא בעמדת מיעוט כאשר אין לך קווי הגנה בפני, גם דורסנות וגם הכרעת הרוב כי לא כל הכרעת רוב אפשר לתאר אותה כדורסנית, כאשר אין לך קו הגנה, אז בהחלט אתה מאבד מהמעמד שלך ומהזכויות שלך. והנושא הוא לא רק משפטי, בהיבט המשפטי, כי אנחנו מסתכלים על האירוע כאירוע של שינוי בהקשר המשפטי אבל כאן השינויים האלה אם זה ועדה לבחירת שופטים, אם זה פסקת התגברות, אם זה ביקורת שיפוטית, גם על חוקי-יסוד, גם על חוקים אחרים, אם זה על עילת הסבירות ואם זה על הייעוץ המשפטי אין ספק שהשינויים האלה הם תשתית למדיניות שונה, אולי למערכת חוקים אחרת, וזה ישפיע גם על חלוקת המשאבים וגם על המהות של האזרחות שלנו, מה המשמעות שלה ומה היכולות שלה ומה המעמד של האזרח בהיותו אזרח. ולכן, השיפוט שלנו הוא לא רק בהיבט המשפטי על השינויים עצמם ועל מערכת היחסים בין רשות מבצעת למחוקקת לשופטת אלא ההשלכות של זה לעוד חמש ועשר שנים ו-20 שנה, איך תהיה מערכת היחסים בתוך הקולקטיב הזה. הייתי רוצה שנסיים את הפרק הזה ונוכל סוף סוף לשבת מסביב לשולחן, שולחן הידברות, בין שווים, ונניח על השולחן את כל הרעיונות שיכולים לשפר ולקדם ולא יכולים להפר איזונים. מנסור, אפשר לעשות את זה השבוע. אתה גם פנוי השבוע. תארגן את האופוזיציה, בואו. אלא אם כן אתה חוגג פורים. השבוע יש חג, חג שמח לכולם, תיהנו בחג. - - - - - - רביעי,

שבת - - - השיח דוחה חג. אפשר לדחות את החג בשביל השיח הזה, זה חשוב מספיק - - - משה, עד כאן. מגילה נקראת ב-12, ב-13 - - - אפשר בין לבין. שמחה, אם רוצים - - - נבוא גם בפורים. נבוא גם בפורים. מה אנחנו עושים פה חודשיים?

אצלך אולי.

יש סיכוי שאחרי כמה כוסות גם יהיה יותר קל להסכים.

כל השנה היה פה פורים - - - - - - משה, למה אתה מפריע לו? באמת. חבר הכנסת סעדה. - - - אבל משה. משה, תן לו לדבר. עשרות הצעות הצענו פה. חברים, בואו נהיה כנים וישרים. כרגע, אף אחד לא מוכן לשבת באמת להידברות כדי להגיע להסכמות.

ולכן, זה מה שקיים עכשיו.

זה בסדר גמור, הוא מדבר את זמנו. אל תפריעו לו, בבקשה. ולכן, אתה יודע מה? אני חושב שהמצב כל כך מתוח ומסוכן אפילו, ואני אמרתי דברים חריגים מהזווית שלי כחבר כנסת ערבי שמשקיף גם על העולם הערבי כי הוא הסביבה שלנו. ניסיתי להעביר לכם, חברים, את האירועים איך הם מתגלגלים

- - ואיך הם מפרקים חברות ומדינות, ואני לא שמתי לב שזה הזיז אצל חלק מחברי הכנסת. יושבים פה כבר חודשיים ושומעים רק מילים מגובבות של - - - טלי. טלי, תני לו לדבר.

אסכם במשפט אחד.

אדוני היושב-ראש, מטעמים רבים ושונים ומגוונים, אני חושב שצריכים כולנו לקחת פסק זמן, להרגיש באחריות הגדולה של כל אחד ואחד מאיתנו - - תודה. - - ולנסות לקדם תהליך של הידברות ושיח, ולא תהליך אחר שבו מנסים לכפות רצון של רוב או של מיעוט גם בצד השני.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. מזכיר הקואליציה נגד הרוויזיה. מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד הרוויזיה? מי נמנע? הצבעה בעד, אין נגד, 8 נמנעים, אין לא אושרה. אני קובע כי הרוויזיה נדחתה, והצעת החוק תעלה בעזרת השם ותונח על שולחן המליאה בהקדם האפשרי. תודה רבה, רבותיי. אנחנו נשוב ונתכנס בשעה 11:30 לדיון הבא בנוגע לעומס במערכת המשפט. בנוגע לרפורמה האמיתית. ולרפורמה האמיתית שצריך לעשות כדי לדאוג שהצדק באמת ישוב למערכת המשפט. הצדק נמצא. הצדק נמצא.

צדק נדחה איננו צדק ואנחנו צריכים לדאוג שהצדק לא רק ייראה אלא גם ייעשה, במקרה הזה גם ייראה וגם ייעשה. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:10.